אחר הצוהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, אדוני היושב-ראש, ישיבה שבה אנחנו ממנים את חברת הכנסת לימור סון הר מלך לוועדה סופר חשובה, סופר מעניינת, סופר מאתגרת, שיש בה גם הרבה תוכן. זו ועדה שהתחילה כוועדה זמנית ועכשיו היא הופכת לוועדה קבועה. יהיה מעניין לראות בוועדה אשר בטוח יהיו בה הרבה דיונים אמוציונליים איך את מביאה את הסגנון הייחודי שלך שאני חושב שכל אחד פה בכנסת מתרשם מהשלווה, מהרוגע, את בת שיח מהנה מאוד ומעניינת. אני בטוח שתעשי בוועדה את העבודה על הצד הטוב ביותר, כשבראש מעיינך, לפי מה שהספקתי להכיר אותך, זה לגמרי-לגמרי אזרחי מדינת ישראל. אני מאחל המון-המון בהצלחה, וכל מה שצריך אני כמובן פה. בהצלחה. תודה רבה. אז אם כך, בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל לבחור בחברת הכנסת לימור סון הר מלך כיושבת-ראש הוועדה.

מי נגד? הצבעה אושרה. ההצעה התקבלה פה אחד. שיהיה המון בהצלחה.

אירוע מרגש עבורי. אשמח שאתה, יושב-ראש הכנסת, תתחיל בדבריך. תודה רבה לך גברתי היושבת-ראש, תודה לחברי הכנסת. ברוך ה' שיש מה לחלק. היה ויכוח גדול סביב העניין של הגז, כפי שאתם ודאי זוכרים למי הוא שייך, באיזה היקפים, בסוף הגיעו לאיזון שהגיעו. המשימה שמוטלת עלייך, גברתי היושבת-ראש, זה לדאוג לכך שהמשאבים האלה יגיעו למקומות הנכונים. אני מאחל לך שתעשי הכול בלב פתוח ונפש חפצה ועם שכל ישר. מההתרשמות, מההיכרות הקצרה ביננו

אני בטוח שגם חברי הכנסת בוועדה יסייעו בידך, כך גם צוות הוועדה. תעשי הרבה דברים טובים. בהצלחה גדולה. בעזרת ה', תודה רבה, תודה לכם. ברשותכם וברשות הצוות המופלא הזה שזכיתי להכיר, של נטלי, נועם ונתנאל. המעמד הזה באמת נורא-נורא מרגש אותי. האמת שבהתחלה כשאמרו לי "הקרן לאזרחי ישראל", נראה לי כמו לרבים פה במדינת ישראל, זה היה בעיקר סימן שאלה, מה זה הדבר הזה? לאט-לאט כשהתחלנו לצלול פנימה, ואנחנו כבר במשך חודשיים ביחד צוללים לתוך עומקי הוועדה המופלאה הזאת, שבאמת המטרה המרכזית והעיקרית שלה - - - אם תצללו עוד יותר עמוק תמצאו עוד גז. רק שלא יחלקו אותו אחר כך. אגב, זה לא רק גז, זה כל משאבי הטבע.

זה כל משאבי הטבע. אני חושבת שהמחשבה שנמצאת בראשית של הוועדה הזאת, בבסיס של הוועדה הזאת ושל ההקמה שלה, זה באמת הדאגה לעתידם של ילדי ישראל. מי שכבר קצת הכיר אותי, חברי הוועדה, יחידת המחקר והייעוץ המשפטי, קצת למדו להכיר שהתחום שאני יותר אתמקד בו כנראה זה יהיה תחום החינוך. אני מאמינה שחינוך ילדי ישראל הוא היסוד והשורש לכול, לחיים שלנו, לעתיד של המדינה שלנו, ולעתיד של הילדים שלנו, וזה קורה שם. אנחנו לא רוצים לעסוק בכיבוי שריפות כבר במצבים שהילדים שלנו מגיעים לחברה, גדלים לתוך חברה שהיא חברה קשה ולא מכילה, אלא אנחנו רוצים לגדל פה דור של ילדים שחיים לתוך חברה ערכית, אידיאליסטית, תורמת, נותנת, פועלת. וכדי שזה יקרה, זה לא קורה כשהם גדולים, אלא איזה דברים אנחנו משרישים בתוכם כשהם קטנים כבר. אני רוצה לדבר על עוד נקודה. אחד הדברים שאי אפשר להתעלם מהם הוא שהוועדה הזאת מתעסקת במשאבי הטבע של ארץ ישראל. אני רוצה להביא סיפור שהוא מסופר על הסבא שלך, הרב עמיחי, הרב מרדכי אליהו, שמספר לא על גז, אלא הוא מספר על מציאת נפט בארץ, כן, יש דבר כזה. את הסיפור מספר בן משפחת בן דוד. זאת חלץ בשנות ה-50.

זה האזור. אני לא מכיר את כל הסיפורים על סבא. מי שמספר את הסיפור הזה זה רוני בן דוד, שהוא מספר את זה על הרב מרדכי אליהו. והוא מספר שלפני 15 שנה זה לא היה לפני 15 שנה באמת, זה כבר 20 שנה מאז שהספר יצא באנו אל הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אליו אנחנו קרובים מאוד, עם הגאולוג שעוזר לנו בחיפושי נפט. מדובר במומחה בעל שם עולמי בחיפושי נפט והוא גם איש מאמין חסיד גור. שאלנו את הרב שאלות כגון, האם לחפש נפט בארץ? איפה לחפש? וכדומה. הרב ישב עם המפה ואמר לנו איפה לדעתו נמצא הנפט. הוא גם אמר לנו שכדי להגיע לנפט צריך לקדוח בתחילה במאונך ואחר כך במאוזן. המומחה לחיפושי נפט שהבאנו איתנו אמר לרב מרדכי אליהו, שאין בעולם מקדח כזה. הרב התעקש ואמר שיש. המומחה אמר לרב: אני במקצוע הזה כבר הרבה שנים ואני לא מכיר מקדח שקודח בזווית. אמר לו הרב: אתה חסיד? אמר לו המומחה: כן. אמר לו הרב: חסיד לא שואל שאלות, הרב אומר והחסיד צריך לעשות, לך תחפש. המומחה יצא משם, תמה ואמר לנו: אני לא מבין את הרב, איך בכלל עושים דבר כזה. אי אפשר לקדוח ישר ואחר כך במאוזן, אני לא מבין את הרב. אמרנו לו שאם הרב אמר, צריך לחפש. הוא חיפש קצת ולא מצא, ואמר לנו שאין. המשכנו בחיפושים ושוב באנו אל הרב ואמרנו לו שלא מצאנו נפט. הרב אמר לנו: יש נפט, אני מריח אותו עד לפה. תעשו מה שאמרתי לכם, דעו לכם, לפני ביאת משיח יתגלה נפט בארץ ישראל, לא תחסר כל בה.

לא דיברנו כלל על משיח, דיברנו על עסקים,

על כלכלה, מה הרב מערב פה את המשיח. שאלנו מה הרב אומר, והוא הסתכל על הרצפה, חזר ואמר: לפני ביאת המשיח יתגלה נפט בארץ ישראל. שוב ביקשנו מהמומחה שלנו לחפש את המקדח המיוחד הזה שהוא לא האמין בכלל שהוא קיים. הוא חיפש שוב והוא מצא שיש חברה אחת בעולם שקודחת באופן כזה. הבאנו לארץ את המקדח המיוחד שעלה המון כסף. מיד בתום קידוח אחד מצאנו את הנפט, בדיוק באופן שהרב אמר לנו. היום אנחנו מוציאים נפט בערך של כמיליון דולר לחודש. זה לא נחשב הרבה במונחים של השקעות נפט, אבל אנחנו כבר יודעים איפה נמצאים מרבצי הנפט הגדולים, יודעים לאן החברה שלנו הולכת. מה שמשמח אותנו במיוחד זה לא הנפט, הוא בוודאי חשוב, הוא יבנה את מדינת ישראל למדינה יותר חזקה שאיננה תלויה במדינות אחרות. זה מה שהתורה אומרת על ארץ ישראל: ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה ושעורה, גפן ותאנה ורימון. ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. אני חושבת שהפסוק הזה מדבר על הכוח והכישרון שיש לנו בארץ הזאת. יש לנו ארץ מבורכת במשאבים. אולי קראו ליזם הזה לא רוני בן דוד, אלא משיח בן דוד. יכול להיות. משפחת בן דוד היא משפחה די מוכרת בעולם העסקים. אני חושבת שאנחנו זוכים להיות עדים, דווקא דרך הוועדה הזאת, לברכתה של הארץ. כשאנחנו מחוברים ומרגישים את החיבור שלנו לארץ הזאת, אנחנו זוכים גם לראות את טובה ואת ברכתה, ואת השפע שהיא מביאה, ואיך השפע הזה הוא לא רק נותן לנו מענה לצורך הרגעי, אלא באמת למשהו שהוא יותר עתידני. ובעזרת ה', אני מאמינה שפה אנחנו נראה ביחד, יש לנו צוות מדהים, ממש מדהים. תודה לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. אני מאמינה שיש לנו דרך. הוועדה הזו תפעל לטובת הרבה מאוד תחומים חשובים ולעתידה של מדינת ישראל. עתיד טוב יותר בעזרת ה'. תודה רבה לכולם. אמן. קודם כל ברכותיי. אני כנראה היחידי פה בחדר שמלווה את הקרן הזאת מיום הקמתה. גם השינוי האחרון שהיה בחקיקה, הרי לא הצליחו להפעיל אותו עד 2021, עד שבנובמבר 2021 הבאתי יחד עם אורית פרקש הצעה לשינוי, ומאז יש כבר בקרן יותר מ-2 מיליארד שקלים. כלומר, לרשותך עומדים שם 90 מיליון שקל. אפשר בהחלט להשקיע אותם. קרן הרי אמורה לצבור לא 2.5 מיליארד שקל, אלא 50 מיליארד שקלים. סך הכול היא מפעילה את הפרויקטים על הריבית של 3.5%. אני חושב שראיתי בהסכמים הקואליציוניים שיש סעיף שבו מדברים על שינוי של תקנות הקרן. אני פשוט בא להזהיר שזאת תהיה טעות חמורה. הניסיון לשנות או לקחת את הכסף לא לנושאי חינוך או חברה או בריאות אלא לנושאים קואליציוניים, מימון הסכמים קואליציוניים, המשמעות היא אני לא יודע אם אתם מבינים מרחיקת לכת ובכלל זה הורדת דירוג האשראי של מדינת ישראל. אני עדיין בקשר עם הרבה אנשים בעולם, וכולם מסתכלים, קיבלנו יותר מאזהרה. כל שינוי כרגע ביעדים של הקרן, בתקנון של הקרן, בחקיקה, עלול לגרום פשוט להורדת דירוג האשראי, ואני לא רוצה מעבר לכך. לכן, זאת גם זכות גדולה וגם אחריות גדולה. ואני מקווה שנעבוד בצורה מושכלת.

למרות שאני הרבה שנים כאן והייתי בכל תפקיד מיניסטריאלי, ביקשתי להיות חבר בוועדה שלך. אני מקווה שנצליח ונוכל לעבוד ביחד. זה באמת אחד הדברים מעבר לכל המחלוקות. חשוב לשמור as is ובאמת להשתמש בכסף הזה לטובת עם ישראל נטו. לא לערבב את זה, לא לערבב פה שמחה בשמחה. תודה ליושבת-ראש, תודה לשר ולחברי הכנסת. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, מזל טוב על המינוי, שמחה גדולה. אני חושב שזה באמת רגע מיוחד מאוד שאת נמצאת בראש ועדה שעתידה לעשות רק טוב. שום דבר אחר חוץ מטוב. זה מתנה. תחשבי כמה שנים, דורות על גבי דורות, התמודדנו עם חוסר, עם חוסר בביטחון, חוסר ביכולות כלכליות, ויש פה, ליהנות מהפירות של העם הזה. מה שמעניין, גם בפרשת השבוע הנוכחית שעברנו, זה הנושא שהיה, ואני חושב על הסקרנות שגרמה לבתיה בת פרעה להסתכל על התיבה הזו ששטה בנהר, התיבה של משה רבנו, ולהושיט את היד ולקחת אחריות. הסקרנות שאפשר לומר במובן מסוים, הולידה את יציאת מצרים, הוציאה את היציאה שלנו מהמשבר הגדול הזה, מעבדות לחירות. והסקרנות הזו של אישה שלקחה אחריות במשהו שנראה היה זרוק, והובילה אותו למקום טוב ושמרה עליו וטיפחה אותו. אחרי זה יוביל את הסקרנות על הסנה למה הסנה בוער באש והוא לא אוכל. אני מאחל ומברך אותך שתהיה לך את ההנהגה הזאת של בתיה, את ההנהגה של משה רבנו, שהיא הנהגה שאחד הדברים המרכזיים בה זה היכולת לא להתעלם מעוולות. לחקור אותם. לא להסתפק בתשובות ראשוניות אלא כל הזמן לשאול שאלות, כדי לדאוג שהכסף הזה שמגיע לתושבי מדינת ישראל ישרת אותם בצורה הטובה ביותר להוביל טוב. אני מברך אותך בעומק הלב, גם בשם חברי הסיעה וגם בשם עם ישראל.

תודה רבה, שאני אזכה בעזרת ה'. גברתי היושבת-ראש, לימור, באמת התרגשות גדולה לראות אותך יושבת בוועדה למען עם ישראל תוצרת ארץ ישראל. כמי שמכיר אותך, אני יודע שאת כל כולך עשייה למען עם ישראל בארץ ישראל. אני חושב שאין יותר מתאימה ממך לשבת בוועדה כזו. לקחת לי את כל המילים, לא השארת לי מה להגיד. זה ייחשב שאני מברך בשם שנינו עוצמה וסיעת ש"ס. אין יותר מתאימה ממך לשבת בקרן הזו שדואגת לעם ישראל. אני בטוח שתעשי פה עבודה מדהימה ומאחל לך הצלחה רבה. תודה רבה. תראו איזה שם יפה יש לקרן הזאת: הקרן לאזרחי ישראל. אני מקווה שבאמת נזכה גם לתת לה את התוכן שלשמה הוקמה. אני מאחל בשם כל החברים פה בהצלחה גדולה. זאת כמו כפפה ליד הוועדה הזו בשבילך. את באמת עם אחריות,

אישה שמחוברת לארץ הקודש בכל נימי נפשה. בהצלחה לך ובהצלחה לנו. תודה רבה. אם אני יכול לתת עצה אחת בכל זאת. הוועדה הזאת שאנחנו פשוט נתחיל לפעול נכון. זה פיקוח על הקרן. לקרן יש את הוועד, ההנהלה והדירקטוריון. אני רוצה שבישיבה הראשונה תזמיני אותם כדי שיהיה סנכרון בין הוועדה שהיא מפקחת על הקרן והנהלת הקרן עצמה וכולי. נכון. זה שבוע הבא. זה יקרה. אני עוד לא בירכתי. איווט אל תברח. ניסים, לא אוותר לך גם אם תרצה. אם טרחתי להגיע, סימן שזה חשוב לי. בסדר גמור. הספקתי להכיר אותך בתקופה הקצרה הזאת, אנחנו לא מכירים הרבה שנים, אבל יש בך כולך לב ונשמה. אני חושב שאין ראויה ממך להיות בוועדה הזאת, שכמו שאמרו חברים לפני, שאמורה לעשות טוב ותעשה טוב. ואני סמוך ובטוח שאחת כמוך, שהכי ראויה לדעת לעשות את זה, בצורה הנכונה, בדרכים הנכונות, ולדעת לאן לתת ואיך לעשות למען עם ישראל. תודה רבה לך.

ניסים, אתה בסבב. אנחנו פה ברוטציה. אני סומך עליך שתגמרי את הכסף לפני. אני סומכת על האוצר שיגמור את הכסף לפני.

לא אמרת 2 מיליארד חשבנו 100 מיליארד כששכנענו אותנו לקחת את הוועדה הזאת. זה כסף שמתחדש כל הזמן.

תספר לנו אחר כך איך מגדילים את התקציב הזה. הוא גדל באופן - - - צריך לספח את השטח שנתנו לחיזבאללה, ואז יהיה לך חגיגה. לא סתם שמו את לימור בוועדה הזאת. תראו, יש לנו ארץ מבורכת. התפקיד של הוועדה שלנו הוא גם לדאוג שאנחנו נשתמש באוצרות שיש לנו פה, ולא בכאלה שמזהמים לנו את כל בעזרת ה', אני משערת שיהיו פה מושגים חדשים שכולנו ביחד לומדים ונלמד. אבל אין ספק שמדובר בוועדה מאוד מרתקת ומעניינת. ובעיקר, בעזרת ה', גם תורמת לעם ישראל. תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:46.